בוקר טוב לכולם, היום יום שני, 3 באוקטובר 2022 ח' בתשרי התשפ"ג, יש לנו על סדר היום כמה פניות תקציביות שאושרו על ידי ועדת ההסכמות. אנחנו נתחיל עם הפנייה הראשונה, עם פנייה 189 הוצאות חירום אזרחיות. הפנייה נועדה לתקצוב 19 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור מיגון תשתיות לאומיות ביהודה ושומרון ו-4 מיליון שקל בהוצאה מותנית בהכנסה. בתכנית מס' 161603 יש 4 מיליון שקל בהוצאה מותנית בהכנסה ו-4 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור מיגון תשתיות לאומיות של חברת נתיבי גז טבעי לישראל. יש 15 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור מיגון ביהודה ושומרון בהתאם להחלטת ממשלה מס' 289 מ-1 באוגוסט. בתכנית 161703 יש סך של 26 מיליון שקל בהוצאה עבור תפעול מערך לעורף ופעילות צוותי חירום יישוביים. מי בעד פנייה מס' 189, מי נגד? הצבעה פנייה 189 אושרה. הפנייה הבאה היא פנייה 191, 192 משרד הביטחון. הפנייה דנה בסעיף 15 ונועדה לתקצב סך של 600 מיליון שקל בהוצאה, סך של 6 מיליארד בהרשאה להתחייב וסך של 825 מיליון שקל בהוצאה מותנית בהכנסה עבור הוצאות פרויקטים ביטחוניים שונים בתהליך סיווג. ההסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. אני מבין שהדיון בוועדה המשותפת נקבע ליום חמישי,

אני לא יודע לענות, אפשר לבדוק את זה. לפחות אני ראיתי את זה בלו"ז. מי בעד פנייה 191, 192 משרד הביטחון,

הצבעה פנייה 191,192 אושרה. הפנייה הבאה היא 193-196 רשויות פיקוח. הפנייה נועדה לתקצב סך של כמעט 46 מיליון שקל לרשות הטבע והגנים. בתכנית 541301 יש תגבור תקציב רשות הטבע והגנים עבור פרויקטים בהתאם לביצוע בפועל ותכניות העבודה לצורך הפעולות הבאות: פיתוח לטובת נגישות מערכים באתר הרשות, תקצוב לצמצום זיהום בנחלי הגולן בהתאם להחלטת ממשלה מס' 864 שעניינה תכנית לעידוד הצמיחה ביישובי המועצה האזורית גולן וקצרין בשנים 2022-2025, שיקום הגן הלאומי תל גזר בעקבות השריפה שהתחוללה באתר בהתאם להחלטת הממשלה בנושא, פיקוח על הדייג ופרויקטים נוספים לפיתוח שמורות הטבע, תגבור הצללות ועמדות לשטיפת כלים באתר הרשות וחניוני היום והלילה של הרשות, שיקום וטיפול אקולוגי בבתי גידול. מי בעד פנייה 193-196,

הפנייה הבאה היא 197,198 הוצאות פיתוח אחרות. הבקשה דנה בסעיף 83 הוצאות פיתוח ונועדה לתקצב סך של 145,500 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב וסך של 3,500 אלפי ₪ בהוצאה בהתאם לפירוט הבא: משרד ירושלים מורשת תקצוב של 3,500 אלפי ₪ בהוצאה ותקצוב של 117,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור פיתוח תשתיות ירושלים בהתאם לתכנית "לביא" שהתקבלה ביום ירושלים האחרון, תקצוב של 45,500 אלפי ₪ בהוצאה עבור מרחב גן העיר העתיקה בירושלים בהתאם להחלטת ממשלה, תקצוב של 4.5 מיליון ₪ עבור פרויקטי פיתוח בירושלים בהתאם להחלטת ממשלה לפיתוח כלכלי של ירושלים, תקצוב 8,500 אלפי ₪ בהוצאה ובהרשאה להתחייב עבור פיתוח אתר מורשת לאומית חצר תל-חי בהתאם להחלטת ממשלה, תקצוב 4,000 אלפי ₪ בהוצאה ובהרשאה להתחייב עבור פיתוח אתר הנצחה לטרון בהתאם להחלטת ממשלה, תקצוב 7,500 אלפי ₪ בהרשאה עבור שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות בתל אביב בהתאם להחלטת ממשלה, תקצוב 5,000 אלפי ₪ בהוצאה עבור הרחבת תכנית "לביא" בהתאם לסיכומים קואליציוניים. את הפרויקט נבצע עד סוף השנה,

תכנית 078002 של משטרת ישראל - תקצוב של 90 מיליון שקל בהוצאה ו-9.5 מיליון שקל בהרשאה

אמורה להיות משטרה ברכבת הקלה. תחנות משטרה בתוך הרכבת? כן, תהיה תחנת משטרה ברכבת. באחת התחנות? למה לא לרשום כך: הקמת תחנת משטרה במקום זה וזה? למה לרשום בצורה כזאת כללית? המשפטים הכלליים האלה לא נותנים לנו לעשות עבודת בקרה פרלמנטרית. אנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו. תגידו את זה, לא רק תיקחו לתשומת ליבכם. נציגי המשטרה, אפשר לדעת מה אתם מתכוונים לעשות ברכבת הקלה? התקנים כרגע מיועדים לתמיכת העבודות של הרכבת הקלה.

מערכות להסדרת תנועה בעיקר. יש גם מערכי חבלה שתומכים בעבודות. מדובר על שלב ההקמה של הרכבת הקלה. משטרה זה לא לפי שעות עבודה ושעות נוספות. לעבודה במסגרת הרגילה יש תקנים. האם מדובר כאן על עבודה בשכר?

התקציב שעובר

לציוד. במסגרת הסיכום התקציבי הוקצו תקנים לטובת תמיכה בעבודות של הרכבת הקלה. מה זה "תמיכה"? ההקמה של התפקיד מייצרת צורך בפעילות משטרתית יותר מאשר בשגרה. אנחנו בעיקר צריכים להשקיע מערכים להסדרת התנועה. מה זה "מערכים"? אתה שם עכשיו תאורה? אתה שם חסימות? אתה שם שוטרים?

זאת אומרת, זו תוספת תקציבית לשכר. לא, התוספת התקציבית לשכר ניתנה בבסיס. אז למה הכסף הזה מיועד? תקנים לא נמצאים כרגע בפנייה, הם הוסדרו בעבר.

מדובר על הצטיידות לטובת אותם תקנים. תן לי דוגמה. במה אתם יכולים להצטייד? כלי רכב לשוטרים, אמצעים כאלה ואחרים. אנחנו נשמח לקבל את הפירוט. יש מערכת חבלה שצריכים את הציוד שלהם. אתה בא להגיד לי שלשוטר במערך חבלה אין - -? כדי להקים את התחנה הזאת צריך תשתיות תקשורת, צריך אמצעים לאותם שוטרים של התחנה. אתה מדבר על השלב שבו הרכבת הקלה פועלת וצריך להקים תחנה. הקצין הנכבד מדבר על זה שבכלל צריך לתמוך בעבודה. יש בפנייה הצטיידות לקראת ההפעלה של הרכבת.

למה זה לא מה שכתוב כאן?

גם את האלימות - - מה אתם רוצים לעשות ברכבת הקלה בגוש דן? סעיף (ג) מתוקצב ב-11 מיליון שקל - כמה מזה לרכבת

5 מיליון שקל. איך האלימות בספורט הגיעה לסעיף הזה? אם זו רכבת קלה, תעשו סעיף נפרד לאלימות בספורט. תגידו לי כמה כסף אני שמה על אלימות בספורט וכמה על רכבת קלה.

078003 תקצוב 60 מיליון שקל בהוצאה להשלמת פערים בנושא של מאבטחים במוסדות

אתה הרבה פעמים לא יודע בתחילת שנה כמה יצא. מכיוון שיש לנו את הנושא של ההרחבה של הצו של המאבטחים נוצרו פערים שצריך להשלים. אני

תכנית 078004 היא תכנית שבה יש כל מיני גופים

יש פה מיליון שקל להקמת היחידה למאבק באלימות בספורט. אלה כספים קואליציוניים?

אני רוצה לדעת מה קרה עם זה מאז יום חמישי. אין לי תשובות כרגע לתת, אני יכול לבדוק את זה. אנחנו יודעים ומוקירים את העבודה של השוטרים בשטח, אנחנו יודעים ומבינים שההתמודדות מול הפרות סדר והפגנות זה דבר מאוד מורכב, אבל יחד עם זה הפעולות שחלק מהשוטרים עושים פוגעות באמון של הציבור במשטרה - אנחנו כחברי כנסת לא יכולים לעבור על זה לסדר היום. כל עוד אני לא מקבל מכתב שבו יש פירוט מפורט מה קרה, מה הממצאים ומה נעשה עם השוטרים האלה הפנייה הזאת לא תאושר. בנוסף אני מבקש להשלים את כל הפניות, את כל הבקשות ששמענו פה מחברת הכנסת נירה שפק וממני, בעיקר לסעיף 4 שהוא באמת סוג של ערבוב של כל הדברים. מי בעד פנייה מס' 227,228, מי נגד? הצבעה פנייה 227,228 אושרה. חברת הכנסת נירה שפק ואני מטילים רביזיה.

214-215 משרד התיירות. הפנייה נועדה להעברת סכום של 176,861 אלפי שקלים לסעיף 37 בעקבות חזרת ענף התיירות לפעילות לאחר הקורונה - מתוכם 95 אלפי ₪ בהוצאה מהתקציבים המיועדים לצורך התמודדות עם התפשטות נגף הקורונה.

מס'

הוצאות תפעול ותחזוקה, פרויקט להגברת הביטחון האישי להבאת תיירות. תכנית מס' 370208 - תקצוב סך של 95 אלפי ₪ עבור תכנית הסיוע לענף המלונאות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 865. תכנית מס' 370316 - תקצוב סך של 70,391 אלפי ₪ בהוצאה לתגבור פעולות שיווק ישראל בחו"ל לצורך הבאת תיירים לישראל לאחר חזרת התיירות בעולם לאחר הקורונה, ועוד 750 אלפי ₪ לעידוד התיירות ביישובים הדרוזים והצ'רקסים בהתאם להחלטת ממשלה 716 ו-717. תכנית מס' 370405 תקצוב סך של 2,500 אלפי ₪ לקידום תכנית מתאר ארצית מעודכנת לתחום התיירות בישראל. אני רוצה להגיד מילה טובה למשרד התיירות על המשך קידום פרויקטים בתיירות בעוטף עזה. האם כל הסעיפים בהחלטת ממשלה 566 מוצו כולל ה-170,000 האחרונים לפסטיבלים? עכשיו חתמתי על זה גם לשדרות וגם לחוף אשקלון. נדמה לי שסוף סוף בחוף הים של זיקים נוכל ליהנות מטיילת נהדרת וממתקנים ששנים לא היו כי זה היה חוף עזוב. כיף לראות משרד ממשלתי שהשורות יוצאות בו אל הפועל. ליווינו מדריכי תיירות במשך שלוש שנים כשהם היו במצב כלכלי מאוד קשה - במיוחד בתוך החברה הערבית. כשאנחנו מדברים על פיתוח תיירות והחזרת תיירות, איפה החלק של החברה הערבית? איפה נמצאת עיר כמו נצרת בתכניות האלו? לפני יותר משנה וחצי קיבלנו בוועדת הכספים החלטה בנוכחות שר האוצר - אז היה כץ - להעביר סכום של 30 מיליון שקל לעיר נצרת תיירות, בתי מלון, פיצוי על קורונה וכדומה. השר התחייב כאן על הסיכום שהיה. אמרו לנו שזה יועבר דרך משרד התיירות, שתהיה החלטת ממשלה, אבל בינתיים אילת קיבלה, טבריה קיבלה אבל נצרת לא קיבלה. כמה אפשר להבטיח ולא לקיים? למה דווקא נצרת? נגיע לנושאים שלא נתמכים, אבל עכשיו, אפרופו תיירות, זה הסכום שהייתה עליו התחייבות ולא מומש. ביום שני הייתי עם השר בנצרת. הם קיבלו את רוב הכספים.

אני לא זוכר את המספרים. קיבלו או הבטיחו למקום? הם הגישו תכניות ויוצאים לעבודה במיידי. היינו השבוע לא רק שם, היינו גם בכפר כנא, גזרנו שם סרטים ואישרנו פרויקטים להמשך. אנחנו כרגע בתהליך של צט"פ,

אני מניח, המנגנון שלנו לתקצב. למגזר הערבי יש הרבה מאוד פרויקטים שהמשרד מתקצב. בשבוע שעבר אישרנו 15 מיליון עם רט"ג כדי להמשיך את הפרויקט של מדריכי התיירות בכל הארץ - גם במגזר הערבי. כשאתה אומר במיידי, מה זה אומר מבחינת לוחות זמנים? זה עובד, זה פשוט ממשיך לעבוד. אוטוטו אנחנו לקראת חג המולד - אירוע מרכזי בנצרת, בעולם.

היה תקציב של 25 מיליון ש-10 מיליון מתוכו מומש. השבוע אושרו 15 המיליון הנוספים. זה ממשיך לעבוד, כמו שאמרת, בטח במגזר הערבי, בטח בנצרת. של מי הכספים הקואליציוניים? זאת החלטת ממשלה 716 ו-717 של החברה הדרוזית. למה הכותרת היא הקצאת כספים קואליציוניים? במהלך אותן החלטות ממשלה שהתקבלו באוקטובר 2021 בנושאי תכניות החומש של המיעוטים נקבע שיש רכיב בהן שיכול להיות שחלות עליו הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לכן על כל הכספים שקשורים להחלטות האלו אנחנו מוסיפים את המלל הרלוונטי. אנחנו עושים את הבדיקות הרלוונטיות להחלטות ממשלה קואליציוניות. מי בעד פנייה מס' 214,215, מי נגד? הצבעה פנייה מס' 214,215 אושרה. רביזיה. פנייה מס' 229 רשות מקרקעי ישראל. הבקשה דנה בסעיף תקציבי 98 רשות מקרקעי ישראל. תכנית מס' 982601 תקצוב הרשאה להתחייב בסך 250,000 אלפי ₪ עבור הסכמי פינוי והסדרה של התיישבות הבדואים בנגב בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל. התקצוב הזה הוא בהתאם להסכמים שהגיעו לכדי הבשלה. מדובר בהסכמי פינוי והפשרות קרקע, כאשר הפשרות קרקע מדברות על פינוי השטח לטובת שטחי מסחר או דברים כאלה. מדובר על הסכמים עם התושבים שבעת שהם רוכשים מגרש אנחנו משלמים להם סכום שמשולם לפי שלבים פתיחה, היתר, בנייה. את יכולה להגיד על איזה מקומות מדובר?

בכל הישובים הבדואים בנגב. יש לי רשימה של 600 הסכמים. מדובר בישובים המוסדרים או בישובים הלא מוסדרים? בכולם. גם שכונה 11 ברהט עם הסיפור שלה.

הגענו השנה להבשלה של הסכמים רבים שאנחנו צריכים את הכסף כדי לשלם למי שחתם.

זה כולל פינוי של אנשים מהאדמות שלהם? בן אדם חותם כשהוא רוכש מגרש. מי בעד פנייה מס' 229, מי נגד? הצבעה פנייה מס' 229 אושרה. רביזיה. פנייה מס' 250,251 משרד הבריאות. הפנייה נועדה לתקצב סך של 26,500 אלפי ₪ בהתאם להחלטת ממשלה 289 - אלה כספים קואליציוניים - עבור התמודדות עם הפרעות אכילה, ועוד 4,000 אלפי

אני שנה רודפת אחרי משרד הבריאות, כולל פניות ושאילתות שלי שעד לרגע זה לא נענו. אני חודשים מטפלת בזה ואתם אפילו לא טורחים לענות. בזמן שאנחנו מקשקשים את זה פה יש ילדים ונוער שמשוועים לטיפול ואין תקציב. הכסף הזה מתייבש שנה במשרדי הממשלה. לכספים קואליציוניים לוקח זמן עד שהם מועברים. המשרד פעל במסגרת התקציב הקיים. עכשיו הם משופים גם מאיתנו על הכספים האלה. למה ה-4 מיליון האלה לא הגיעו לפני שנה? למה מהיום שהכסף הזה הגיע למשרד הבריאות הוא לא ניתן לקואליציה לטראומה ומרכזי החוסן כדי שאפשר יהיה לטפל? בשביל להעביר את הכספים לקואליציה לטראומה נדרשת הרחבה של ההתקשרות מול הספק. זה נמצא בשלבים סופיים בוועדת מכרזים. הכסף יעבור אליהם עוד השנה. מה זה "עוד השנה"? למה לוקח לטפל בזה שנה ומשהו? אני רוצה לדעת תוך כמה זה עובר. מרכזי החוסן מתוקצבים כיום מתוקף החלטת ממשלה. משרד הבריאות דאג שכל התקציבים של סך כל החלטות הממשלה יעברו באופן שוטף לקואליציה לטראומה, גם אם התקציב ממשרדי הממשלה האחרים עדיין לא התקבל.

עכשיו בשלבים האחרונים בשביל ליישם את התשלום התוספתי. ברגע שנותנים לי תשובה כזאת - לא מכבדים אותי. יש חצי מיליון שקל לעיריית אשקלון לטיפול בעזרת בעלי חיים שאחרי שבדקתי עם מנהלת המרכז ועם ראש העיר מסתבר שהכסף לא הועבר, ויש מיליון שקל לטובת טיפול בעזרת בעלי חיים בעיר שדרות שעדיין לא הועבר ולכן אין טיפולים. לבוא ולהגיד לי שהטיפולים מתמשכים זו תשובה לא נכונה. אני רוצה לדעת תוך כמה זמן הכסף הזה עובר, כדי שבאשקלון, בשדרות ובעוטף עזה יקבלו טיפולים. אם לא נקבל תשובה, לא נאשר את זה. אנחנו מבחינתנו עשינו את התהליכים והתקדמנו. יש תהליכי רכש, תהליכי ועדת מכרזים. מתי זה יהיה? עד סוף השנה. מה זה "עד סוף השנה"? בנובמבר נדע להעביר. האם נתתם להם אישור לעשות טיפולים עם התחשבנות בדיעבד? אתם מבינים שיש כאן אנשים שלא ישנים בלילה? אתם מבינים שיש כאן אנשים שיש להם התקפי חרדה ולא מקבלים טיפול? כשאת אומרת "נובמבר", זה אומר עוד 30 יום שהמשפחות ימשיכו להיות בטראומה בלי לקבל טיפול. אתם מבינים שיש מאחורי הבירוקרטיה הזאת אנשים? כן, יש את ההבנה. זה כסף on-top לפעילות קיימת. גם בנוגע לכספים עבור אותו שירות לא חיכינו לקבל תקציב ממשרדים אחרים. אתם טוענים שמרכזי החוסן מתוקצבים במלואם? אמרנו שההשלמה של מה שנדרש עבור השירות יועבר עד נובמבר עם העברת התקציב. זה מ-2021. תגידו כמה מילים לגבי הפרעות אכילה. הוקצו 25 מיליון שקלים לנושא. 15 מיליון שקלים הם לטובת תגבור מערך הטיפולים המרפאתיים באמצעות מבחן תמיכה לקופות החולים שכבר נחתם, כאשר חלק הולך לתגבור מרפאות לטובת קיצור תורים וחלק לטובת פתיחת חלופות אשפוז כמו בתים מאזנים. חלק מהתקציב המיועד הוקצה לפתיחה של מיטות אשפוז נוספות להפרעות אכילה ולעמדות לטיפול יום. איפה בית חולים נצרת עומד בסיפור הזה? אנחנו לא מדברים על בעלי חיים, אנחנו מדברים על אנשים שלא יכולים לקבל טיפול בסיסי. מדובר על בית חולים שנותן שירות לקרוב לחצי מיליון אנשים באזור. כבר חודש האנשים לא מקבלים טיפול באותו מקום, העובדים לא מקבלים משכורות. מה התכנית? לאיפה הכסף הולך? לא אמרנו שכל הנושא של בתי חולים ציבוריים צריך להיות בתוך הפנייה הזאת? יש בפנייה 236.5 מיליון שקל שעוברים למודל התקצוב של בתי החולים, לתכניות הלאומיות, והכספים מוקצים כחלק ממודל התקצוב באופן שוויוני. יש עוד 4,000 אלפי ₪ עבור מיטות גמילה למכורים לסמים. של מי הכספים הקואליציוניים האלה? של יושב ראש ועדת הכספים. מה קורה עם המכרז הזה? התקבלו שאלות הבהרה במסגרת התהליך המכרזי שהמשרד כבר השיב עליהן. עכשיו יש תקופה של חודש כדי לאפשר למציעים לעבור מחדש על המכרז ואז יתקבלו ההצעות. האם מתוך המרכזים שיוקמו יש מרכז שאמור לקום בתוך החברה הערבית? זה לא מרכזים שיוקמו, זה מרכזים קיימים שבהם מגדילים את כמות המיטות.

פותחים עוד אחד בדרום בשביל לתת פתרון לאוכלוסייה הבדואית בדרום. 2,000 אלפי ₪ עבור פרויקט "עמיתים לנוער". תכנית מספר 240201 הקצאה של 15,031 אלפי ₪ להתאמת תקצוב השכר לקצב הביצוע.

מספר 240205 תקצוב של 27,844 אלפי ₪ לתקצוב תחזוקת מערכות מידע ובקרה במערכת הבריאות ותקצוב של 12,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור המשך הפעלת מדגם. תכנית מספר 240218 - תקצוב של 62 אלפי ₪ להסדרת הוצאות השכר בהתאם לביצוע בפועל במכון לרפואה משפטית. מאיפה ההוצאות החדשות? זה בגלל עבודה בסוף שבוע? בסוף שנה שעברה נוספו למכון כוננויות לעבודה בסוף שבוע. בגלל שאנחנו לקראת סוף שנה יש התאמות לפי ביצוע בפועל של שעות נוספות וכוננויות. המכון לרפואה משפטית קיבלו תגבור בבסיס התקציב של כוננויות להפעלה בסוף השבוע. תכנית 240701 תקצוב של 12,738 אלפי ₪ להסדרת התקציב בתכניות הכשרה עבור בתי הספר לסיעוד בהתאם להחלטת ממשלה 625 של העתקת מחנות צה"ל מהנגב. בתכנית 240709 יוצאים כספים מתכניות לאומיות ופעולות מרכזיות, לטובת מודל התקצוב של קופות החולים ובתי החולים. יש חלוקה? הסכום שמועבר במודל התקצוב מוגדר בתקנות. מה מעבירים עכשיו? אני מדברת ספציפית על בית החולים האנגלי, כי אני יודעת שיש משהו מול הקופות ומשהו מול משרד הבריאות והאוצר. מה הסכום שמועבר היום מתוך המודל על חשבון ההתחשבנות? סך התשלום שהסקוטי צריך לקבל ההוא 4.6 מיליון. הדרישה המינימאלית שלהם היא 15 מיליון. זה לתשלום משכורות. כאן אנחנו מדברים ספציפית מתוך תכניות לאומיות. משיחה עם המנכ"ל הבנתי שמנסים למצוא פתרון.

בית החולים נמצא במצוקה. זה לא רק בית החולים, זה האנשים, הלקוחות, החולים, הילדים שמקבלים את הטיפול בבית החולים. בית החולים נושא בעול מאוד כבד ובכך מוריד מהעול שיש על בתי החולים הממשלתיים באזור, מוריד מהם מעמסה ועבודה. אי אפשר להמשיך במדיניות הזאת של לשים אותו מאחורה, צריך פעם אחת לתת פתרון הולם לכלל בתי החולים הציבוריים שנותנים שירות מעולה. לא יכול להיות שנמשיך להערים עוד ועוד פערים. אף על פי שהעובדים שם לא מקבלים את תנאי העסקה לפי ההסכמים הקיבוציים הם בכל זאת עושים את עבודתם נאמנה. זה לא רק עוול - זאת בושה. צריך להסדיר את הסוגיה הזאת אחת ולתמיד. אנחנו נמצאים בדיונים מול בית החולים ומקווים שהנושא הזה ייפתר במהרה. אחרי שדיברנו מספר פעמים על מצוקת שלושת בתי החולים בנצרת, עכשיו יש את בית החולים האנגלי שנמצא במצוקה קשה שביתה, הפגנות. עובדים שעושים שם עבודה נאמנה לא מקבלים את המשכורות בגלל המצוקה הזאת. בית החולים האנגלי נוסד ב-1861. הוא בית החולים העתיק ביותר באזור, משרת כ-350,000 תושבים באזור, מעסיק 816 עובדים מ-81 ישובים שונים בכל רחבי הארץ, ויש לו גם בית ספר לסיעוד. הוא עושה עבודה מצוינת. בשל שיעורי ההנחה הגבוהים לקופת החולים נוצרה מצוקה. השיעורים האלה מגיעים לכדי 40% לעומת מחירון משרד הבריאות. זאת הנחה מאולצת. עיקר סכום התמיכה לה זוכה בית החולים מיועד לפצות על שיעור ההנחות הגבוה שנותן בית החולים לקופות החולים בהעדר מנגנון אחר שיעזור לבית החולים לשפר את מצבו מול הקופות. אם יורידו 10% משיעור ההנחה, ההכנסות יגדלו ב-25 מיליון שקל וזה יפחית את סכום התמיכות שהוא דורש מהמדינה. בהתחשבנות הזאת נקבעה תקרה שהיא רלוונטית אך ורק לבתי החולים בנצרת. הגבלת התקרה עושה עוול לבתי החולים, כי היא מפחיתה את התמיכה מבית החולים מ-43 למיליון שקל ל-28.5 מיליון שקל. זה לא חל על צפת, זה לא חל על פורייה, זה חל רק על בתי החולים בנצרת. זה עוול שזועק לשמיים. הם הפגינו מול משרד ראש הממשלה באוהל מחאה. אנחנו בקשר עם הנהלת בית החולים ועם העירייה. מה עוד צריך לעשות? תארו לעצמכם שמצוקה כזאת הייתה בנתניה, בחדרה. כולכם יודעים שמצוקה כזאת של בית חולים שנותן שירות למאות אלפי אנשים בעיר יהודית לא הייתה מתמשכת, היו פותרים את זה במיידי. האנשים שם באים לעבוד בכבוד, הם באים לשרת את האוכלוסייה, הם עושים עבודה מצוינת. בית החולים זכה בפרסים ממשרד הבריאות על היותו אחד מבתי החולים היעילים ביותר בארץ. כמה הם יכולים לזעוק עוד, בית חולים, צוות רפואי, רופאים, אחיות, עובדי משק והמשפחות שלהם? מה שמגיע לבתי חולים אחרים מגיע לבתי חולים בנצרת, לשלושת בתי החולים, או במקרה הזה, לבית החולים האנגלי שעושה עבודה מצוינת, הוא ואנשי הצוות שלו. אדוני היושב ראש, אני מבקש שגם אתה תיתן את דעתך. אנחנו היינו בקשר עם משרד האוצר ועם משרד הבריאות. יש מצוקה של בתי החולים שוועדת הכספים לא יכולה להתעלם ממנה. בית החולים הזה לא רק נותן שירות ללקוחות, למטופלים, בית החולים הזה נותן שירות חלוצי לכל ענף הבריאות. השנה היו לו קרוב לתשעים ומשהו מתמחים ש-87 מתוכם עברו את הבחינות. אם משרד הבריאות היה משלם עבור התקנים של ההתמחות כמו שצריך המצב היה בעננים, כולם היו מרוויחים, אבל בינתיים המדינה מרוויחה אבל האנשים משלמים. תכנית מס' 240714 לבריאות הנפש 64,511 אלפי ₪. יש פה תקצוב לצורך הקמת מסגרות קהילה משקמת, תקצוב של מרכזי החוסן בהתאם להחלטת הממשלה, ותקצוב של כספים קואליציוניים כדוגמת פתיחת מיטות לגמילה מסמים, טיפול בצרכני זנות מהמגזר החרדי ו"עמיתים לנוער". בתכנית מס' 241603 לרפואת מונעת יש 56,701 אלפי ₪ לתכנית המניעה המשרדית לשנת 2022 ולתכנית הפחתת צריכת שתייה מתוקה, ויש תקציב ליישום גנטיקה קהילתית בהתאם להחלטת הממשלה של סל שירותי הבריאות. התכנית לגבי שתייה מתוקה היא בעקבות ההחלטות שהתקבלו בוועדת כספים, נכון? נכון. הפרסומת שאנחנו רואים עכשיו היא חלק מזה?

מה זו התכנית של גנטיקה קהילתית? זו תכנית שהיא חלק מהחלטת הממשלה שמתבצעת מול בתי החולים, אם אני לא טועה. איפה? למי מיועד? האם זה לכלל האוכלוסייה או לאוכלוסייה ספציפית? מה המטרה? מדובר בהחלטת ממשלה שפורטת את כל הכיסויים הנוספים שנכנסים במימון המשרד ובתקציב שהוגדר בהחלטת הממשלה. לא קיבלתי תשובה למה זה מיועד. אנחנו נמצאים בחודש אוקטובר, בחודש להעלאת המודעות לבדיקות מוקדמות לסרטן השד. קופות החולים משלמות עבור בדיקות מגיל 50 ומעלה, אבל אנחנו רואים שדווקא בתוך החברה הערבית יש עלייה מאוד גדולה בסרטן השד בגילאים יותר צעירים. משרד הבריאות והאוצר לא שמים את הדבר במרכז העניינים. גנטיקה קהילתית מה המטרה? למה זה מיועד? האם זה נלקח בחשבון או לא נלקח בחשבון? אנחנו יודעים שכל שקל במקום הזה חוסך מאות שקלים אחר כך. זה לא חוסך מאות שקלים, זה מציל חיים. צריך גם לדאוג לסוגיה הזאת. אני מבקשת שההערה הזאת תילקח בחשבון ותינתן לגביה תשובה. המטרות שלשמן מיועדת הפנייה הן בעיקר הרחבה של בדיקות הריון פולשניות, בדיקות מי שפיר, שלייה וכו' החל מגיל 34, ומענה לאוכלוסייה הבדואית ולאוכלוסיות נוספות כמו יהודים ממוצא עיראקי בנוגע למספר מחלות נוסף שהבדיקה מבררת. האם כלול בתוך זה כל הנושא של הזריקות ששמענו עליהן למניעת הריון אצל הנשים הבדואיות בדרום? אני לא מכיר את הפרסום הספציפי. פה זו בעיקר האמירה לגבי סקר ילודים. תכנית מס' 241690 של לשכות הבריאות - התאמה של נלוות כוח אדם בהתאם לביצוע. בתכנית מס' 242003 של קופות ובתי החולים יש הצלבה עם תכנית 240709, כשלתוך התכנית נכנסים הכספים של בתי החולים ויוצאים הכספים של תכנית המניעה והכספים של סל הבריאות. תכנית 245001 תקצוב של 11 אלפי ₪ לפעילות השוטפת של בתי החולים הגריאטריים. אנחנו חוזרים לכספים הקואליציוניים. שני מיליון שקל לטיפול בצרכני זנות מהמגזר החרדי והדתי הם כספים קואליציוניים של ימינה, 25 מיליון שקלים לטיפול בהפרעות אכילה הם של ישראל ביתנו, ארבעה מיליון שקל למיטות לגמילה למכורים בסמים הם של יו"ר ועדת הכספים, 225,000 שקל לצמצום פערים ללימודי בריאות הם כספים קואליציוניים של מרצ, שמונה מיליון שקל לחדרים אקוטיים הם של יו"ר ועדת הכלכלה, שני מיליון שקלים של "עמיתים לנוער" הם של יו"ר הקואליציה לשעבר, 500,000 שקל למינהל איכות וקרנות בטיחות בטיפול בבתי החולים הם של יו"ר הקואליציה לשעבר, ואחד מתוך ארבעה מיליון שקל למרכזי חוסן הם של יו"ר הקואליציה לשעבר. לא יכול להיות שנושאים כאלה ימשיכו

מדובר באנשים שהמצב שלהם זועק לשמיים. את צודקת,

משרד הבריאות ומשרד האוצר פועלים בשביל להעביר את תקציב מרכזי החוסן לבסיס התקציב. לא

מרכזי החוסן. אתם לא צריכים לפעול - אתם צריכים להחליט. אנחנו צריכים חוק תקציב. גם אנחנו היינו רוצים חוק תקציב. אני רוצה להעלות את הנושא של הפסיכותרפיה ומערך הפסיכיאטריה בדרום. נשים עם דיכאון אחרי לידה מחכות לתור לפסיכותרפיה ואין תורים. הבעיה קיימת בכל הארץ, אבל בדרום זה על אחת כמה וכמה. אנחנו יודעים שיש אחוז מאוד גבוה של אובדנות. הייתי רוצה לדעת מה עושים בנושא הזה. המערך הזה לא מקבל מענה בהכשרות ובתקינה. בדרום אין מערך של פסיכותרפיה, עובדים בזום עם הצפון.

השנה נחתם מבחן תמיכה של קרוב ל-90 מיליון שקלים לקופות החולים, שהן הגורם המבטח שאחראי על מתן טפולים פסיכותרפיים בבריאות הנפש. מבחן התמיכה מתמרץ ומתקצב את קופות החולים עבור הגדלת פעילות בפריפריה. כל משרדי הממשלה מודעים למחסור במטפלים, לכן יש מהלך מקביל של משרד רוה"מ להרחבת היצע המטפלים בשירות הציבורי. אנחנו מקווים ששני המהלכים האלה, שכבר יצאו לדרך, ישפרו את המצב. הצבעה פנייה מס' 250,251 אושרה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:05 ונתחדשה בשעה 11:10.) אני מחדש את הדיון. אני חושבת שזה יום נכון - בטח כשמשרד הבריאות נמצא כאן - לדבר על חודש המודעות לסרטן השד. זה חודש שבו נשים נקראות ללכת ולהיבדק. מדובר בבדיקה מצילת חיים. זה לא רק נשים, זה גם גברים וילדים שיש להם אימא, אחות או ילדה שחלו וצריכים ללכת להיבדק. בסוף זה חיים של כולנו ביחד, ואף אחד לא רוצה לאבד את הקרוב

תכנית 19-40-01 - פעילות משרד המדע 12.1 מיליון ₪. תכנית 19-41-02 תפעול המשרדים 8.1 מיליון ₪. תכנית 19-41-03 מרכז ההסברה 1.2 מיליון ₪,

19-42-01 רשות העתיקות 2.3 מיליון ₪, תכנית 19-42-02 מינהל התרבות 41.1 מיליון ₪, תכנית 19-43-03 מינהל הספורט 22 מיליון ₪, ותכנית 19-43-04 41 אלפי ₪. מי בעד פנייה מס' 19-010, מי נגד?

אנחנו נחזור ב-11:40 לדון ברביזיות שהוטלו. (הישיבה נפסקה בשעה 11:16 ונתחדשה בשעה 11:40.) אנחנו ממשיכים בדיוני הוועדה. הרביזיה הראשונה היא רביזיה שהוטלה על ידי, על ידי חבר הכנסת טיבי, על ידי חברת הכנסת שפק וחבר הכנסת ינון אזולאי בנוגע למשרד לביטחון פנים. אנחנו נתחיל מהפירוט שביקשנו לקבל על רשימת הרכש בסעיפים הרלוונטיים, אחר כך נדבר על האירוע המחריד שהיה ביום חמישי שעבר עם הנהג של המכתזית שפשוט התיז זרם ללא שום סיבה על זוג שעבר שם. בתכנית 07-8-02, בסעיף (א) יש כלי רכב ב-1.2 מיליון שקלים, פריסה ב-1.2 מיליון שקלים, אמצעי נשק ומחשוב במיליון שקלים. בסעיף (ב) יש כלי רכב ב-5.5 מיליון שקלים, אמצעי מיגון ב-11 מיליון שקלים, פריסה ב-1. 5 מיליון שקלים, מחשוב ותשתיות בחצי מיליון, אמצעי קשר ב-2.6 מיליון שקלים. בסעיף הזה יש גם פריסה של 8.5 מיליון שקלים, אמצעים מתוקננים ב-13 מיליון שקלים, כלי רכב ב-11 מיליון שקלים, תחמושת ב-1.5 מיליון שקלים, מכשירי קשר ב-1.6

אמצעים לא מתוקננים ומחשוב ב-1.5 מיליון שקלים. בסעיף (ג) יש הצטיידויות של השוטרים ב-3 מיליון שקלים ואת הרכבת הקלה ששם יש לנו כלי רכב ב-2.5 מיליון שקלים, רכש ייעודי במערך החבלה וכלבנים ב-5 מיליון שקלים, פריסת תשתיות ומחשוב ב-3 מיליון שקלים. בסעיף (ד) יש את ביקור נשיא ארצות הברית 4 מיליון שקלים, בדיקות רוק פורנזיות 650,000 שקלים, נושא רגולציה - מיליון שקל, והקמת חדרי חקירה 2 מיליון שקלים. נשמח לקבל עכשיו תשובות לגבי האירוע של המכתזית. תגובה

מהתיעוד עולה כי הפעלת מכלית ההתזה במקרה האמור מחייבת בירור מעמיק. המקרה נבדק ומטופל בהתאם". נפתחה בדיקה של מח"ש בנושא והתקבלה החלטה של מפקד מחוז ירושלים שהנהג של המכתזית לא ישמש יותר כנהג מכתזית עד לסיום הבירור. הנהג הוא זה שמפעיל את ההתזה או יש מישהו אחר שמפעיל? מי מכוון ומי יורה? אני יכול לבדוק את זה. אם אותו נהג היה דורס מישהו, האם היו משעים אותו מנהיגה רק באותו רכב? אני מאמין שהיו בודקים את הנסיבות. צריך להשעות את הנהג מלעבוד עד בירור העניין. אתה לא יכול לתת לו להמשיך לעבוד באיזה שהוא משרד. להשעות אותו רק מנהיגה במכתזית זה לעשות מאיתנו צחוק בנושא

כן. ממש לא. מדובר במקרה שהוא מקרה לא טוב, פוגע באמון הציבור, ולקיחת האחריות היא ארגונית. נפתחה חקירה של מח"ש. ברגע שאומרים לבן אדם: "אתה לא עושה את התפקיד שלך", זה לא שמוצאים לו עכשיו איזה ג'וב אחר. זה משהו שמטופל בהליכים של משטרת ישראל בצורה מאוד סדורה, בצורה מאוד מקצועית. למשרד לביטחון פנים יש אמון מלא במשטרת ישראל. יש טיפול עומק של מפקד המחוז בנושא הזה. אם אזרח היה מתפרץ, מכה שוטר או מתיז עליו גז מדמיע, מה הייתם עושים? הייתם אומרים לו: "שב בבית עד שנברר את העניין", או שקודם כל הייתם לוקחים אותו למעצר, חוקרים אותו? מה אני מבקש פה?

תשעו אותו, שימו אותו בבית שלו. ככה הוא ילמד, ככה שוטרים אחרים ילמדו, ככה המשטרה תקנה את האמון שלה אצל האזרחים. כשדיברתי עכשיו עם המפכ"ל בחוץ ראיתי לקיחת אחריות מלאה. הנושא הזה יטופל.

אני איתך, ובאמת כל הכבוד שגם המפכ"ל הגיע לפה, זה מראה שאכפת להם, זה מראה שהמשטרה רוצה לקנות את אמון הציבור ולהגביר אותו, אבל לא ייתכן שתגובת המשטרה היא: השעינו אותו מהפעלת המכתזית. נאמר פה שנפתחה חקירת מח"ש. תסתכל מה אזרח מקבל לעומת מה ששוטר מקבל. אם תיקח את המצלמות של תחנת הדלק, ב-30 שניות תדע מה קורה כי כל תחנת דלק מצולמת 24/7. ראינו את הסרטון. בוא נסכם בזה שנבקש שתעדכנו את הוועדה לגבי

המשרד גם יעקוב אחרי זה. אני מבקש שתעבירו את השאלה שלי לגבי ההבדל בין מה שאזרח מקבל לבין מה ששוטר מקבל. לא ביקשתי שתביאו את השוטר הזה מול כיתת יורים, לא ביקשתי שתשעו את הפרנסה שלו,

לשוטר יש אחריות, יש סמכות. לא ביקשתי שתעצרי אותו. אנחנו לא בקיאים בשיבוץ השוטרים לפעולות השונות. אני לא יודעת אם השוטר הזה לא משובץ לפעילות אחרת תוך כדי שהוא בחקירה. נניח שהוא עומד בשורה מול מפגינים כדי לעשות סדר, הוא לא נוגע במכתזית, הוא לא נוגע בנשק. אם היום הוא עשה את זה עם מכתזית מול מפגין, מחר הוא יכול לעשות את זה עם הידיים. אנחנו נוודא איפה נמצא אותו שוטר. כרגע אותו שוטר נמצא בהליכים של מח"ש. מי בעד הרביזיה על מס' פנייה 227,228 המשרד לביטחון פנים, מי נגד? הצבעה הרביזיה על פנייה 227,228 לא אושרה. מי בעד הרביזיה על פנייה מס' 214,215 משרד התיירות, מי נגד? הצבעה

מי בעד הרביזיה על פנייה מס' 229 רשות מקרקעי ישראל, מי נגד? הצבעה הרביזיה על פנייה מס' 229 לא אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.